בוקר טוב לכולם,

תשפ"ב,

על סדר היום: בריאות הנפש עולם הילדים והנוער. תודה לכל מי שהצטרף אלינו, אנחנו אחרי לילה לבן של חקיקה